אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה, רוויזיה של חבר הכנסת אחמד טיבי לעניין תקנות תכנון משק החלב (מנגנון לעדכון מחירים מזעריים של ליטר חלב) (הוראת שעה) (תיקון),